אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 25 בינואר 2021,

על סדר היום: הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה),

אנחנו רוצים לפתוח בלהודות ליו"ר הוועדה על כך שכינס את הוועדה לדון בנושא החשוב הזה בתקופה המורכבת הזאת.

בדברי פתיחה קצרים ואעביר את השרביט לבנק ישראל, שנמצאים בזום ויציגו לנו איזושהי

שכבר עברה נקבע שיש למפקח סמכות להטיל עיצום כספי במקרים שבהם הבנקים לא מקיימים את דרישות החוק, למשל אם החיוב לא עובר תוך

את כל ההוראות העסקיות והדרישות שהחקיקה קובעת, וליישם אותן טכנולוגית.

הבנקים בשלב של פיתוח טכנולוגי בהתאם לכל האפיונים.

אנחנו לא עובדים פה בטור אלא במקביל אנחנו מקדמים פה עכשיו את החקיקה המשלימה בנושא צ'קים. חשוב לציין שהבנקים לא מחכים לאישור הסופי כדי להתקדם עם זה, כדי שלא נגיע למצב

למשל שאתה יכול לתת צ'ק עם תאריך עתידי, וגם אם לצ'ק יש מועד פירעון לעכשיו, עדיין יש עוד תקופה די ארוכה שבה המוטב יכול להפקיד אותו. על ציר הזמן המתמשך

ואפילו בחוק צ'קים ללא כיסוי יש הרבה סמכויות שניתנו למפקח על הבנקים,

מקנות זכויות אבל גם מחייבות מערך ביצועי שלם מאחורי הקלעים. לתפיסתנו הדבר הזה הוא נכון והוא הוכיח את עצמו, והוא באמת איפשר לנו בתקופת ההיערכות

עוד שני דברים. הצעת החוק מבקשת לתקן שני דברי חקיקה: את חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים,

הפיזית לסליקה אלקטרונית של צ'קים, ואת חוק צ'קים ללא כיסוי, שזה

במקום "חוק סליקה אלקטרונית של שיקים" ל"חוק סליקת שיקים", מכיוון שאנחנו כבר חורגים מעולם התוכן של הסליקה האלקטרונית ומדברים גם על ניידות למשל.

הוא סעיף הליבה. אנחנו

אז הן יכולות לשאת את הדבר הזה. אבל את ההבהרה הזאת צריך להבין גם בצד המשפטי. בגלל שאנחנו מניחים שיהיה איזשהו לקוח שאולי יעבור פעמיים עשוי להיות מקרה קיצון

כי אנחנו מבינים שבצ'ק הזה יש סיכונים מובנים שהם מוגברים.

מי שמגיע לפרוע את זה זה בעצם איזשהו לקוח מזדמן. אומנם כן יש איזושהי חובת

כן, יש אפשרות לשנות את ברירת המחדל ולבקש באופן פוזיטיבי שזה כן יהיה ללא

אני יכולה להגיד עוד כמה מילים בנושא הזה. הנושא של פירעון צ'ק במזומן בקופה הוא נושא שיש בו סיכונים לכל השחקנים גם לבנק, כמו שאדוני

תקשיבי, את עונה לי מה הפרוצדורה לקבל צ'ק ללא קרוס - - - לא,

אני רוצה לומר - - - זה דווקא מעודד אותי להתעקש עוד יותר. כי אם ברירת המחדל היא קרוס וכדי לקבל ללא קרוס אני

נניח שהוא ביקש להציג הצגה חוזרת בבנק החדש אנחנו מבהירים שגם אם הצ'ק הופקד או הצ'ק הממוחשב כבר הועבר לבנק המקורי, עדיין אפשר לעשות את ההצגה החוזרת גם

אבל יש קושי מסוים בכך שבסופו של יום, בסוף התהליך הזה יש נותן אשראי שצריך לקחת את הצ'ק ולממש אותו בלשכות ההוצאה לפועל, כאשר יש כמה פרמטרים שכרגע לא מקבלים בכלל ביטוי בחוק והם לא יאפשרו את הגבייה של

עוד מישהו רוצה להתייחס?

יושב-ראש איגוד נותני שירותים פיננסיים. אני רוצה להגיד שיש את הגבלת הסחירות שעברה בחוק שהצ'קים יהיו מוגבלים כברירת מחדל. חשוב לי לציין שהבנקים מחזיקים את זה ככוח שלהם

(2)לא מסר ללקוח הזכאי לכך פלט של שיק ממוחשב, בניגוד להוראות סעיף 2(ג); (3)הפר הוראה מההוראות שנקבעו בכללים

כי מצד אחד אנחנו מתקדמים בקצב מסוים עם הרציונל של התחרות,

בכבדות, כיאה לפקידים שמרנים בעלי משרות. הרבה סובלים מזה שלא בצדק. אני לא מבין איך נותן שירות פיננסי כמו בנק הדואר לא מפוקח על ידי בנק ישראל,

בנק ישראל מפרסם את המידע הזה. אז בפסקה הראשונה, כדי שהמידע של בנק ישראל יהיה מידע אמין ויכלול בתוכו גם את השינויים שנעשו בעקבות הניידות, דבר ראשון אנחנו מטילים חובה

ההצעה הזאת מקובלת עלינו. שאלה כללית.

בדיקת המחאות מאיפה יש להם את המידע?

ERN. אנחנו לא ERN, אנחנו לא - - - רק שתדעו ש-ERN שומר שבע שנים מידע על לקוח, לפעמים גם יותר, והוא מחתים אותו גם בבנקים וגם

מכוח החוק: חוק צ'קים ללא כיסוי מטיל חובה על בנק ישראל לתת את השירות הזה. ERN נותנים לך את כל המידע על אותו - - - אני רוצה להשלים, כדי שלא תהיה איזושהי

סעיף 12 מטיל חובה למסור לאוחז בצ'ק שלא נפרע את פרטי הזיהוי של המושך או של בעל החשבון והחובה הזאת עוברת לחול על הבנק הקולט.

(ג)בסעיף זה, "בנק מקורי"

כדי שיהיה ברור שניתן יהיה להטיל על עיצום כספי על הפרה שנקבעה. לבנקים יש עמדה כאן?

ועובדה שגם הבינו את זה בהתחלה וגם עשו את זה. אבל לאחר מכן הייתה התעלמות.

פניתי - - - מה התשובות שקיבלת כשפנית? לא קיבלתי תשובה.

מי יכול לענות לו על זה?

קודם כול, בחוק שיקים ללא כיסוי יש שתי סמכויות. סמכות אחת היא של המפקח, והיא הופעלה ממש בתחילת המשבר. היא לא מדברת על גריעה של צ'קים,

עם יו"ר ועדת החוקה, וזה חידד את היתרונות והחסרונות של מהלך כזה. במהלך הזה, ברגע שאתה נותן לגיטימציה, חלק מהאנשים באמת יהיו צדיקים ולא ימשכו צ'קים ללא כיסוי. אבל על מי אנחנו בעצם מדברים פה? על אנשים

עכשיו, אני אומר ככה

ואנחנו מנסים למצוא לאנשים פתרונות - - - ינון,

ייגמר.

זה חוק של משרד המשפטים - - - משרד המשפטים,

מה שאתם

אני רוצה רגע לומר משהו - - - רגע, אני מבין את הקושי.

ואם זה לא היה ינון אזולאי הייתי מגלגל את כל ההסתייגויות האלה למקום אחר,

כפי שהקראנו עם כל תיקוני הנוסח והתיקונים המהותיים שאישרנו בדיון.

אין מתנגדים ואין נמנעים, אושר פה אחד. רוויזיה. חבר הכנסת ינון אזולאי הגיש רוויזיה, ואם עד שעת כינוס המליאה תגיעו להסכמות והבנות ותוסר הרוויזיה, זה יעלה להצבעה במליאה לקריאה שנייה ושלישית, ואם לא תוסר הרוויזיה אנחנו נתכנס כאן לדון בה, האם להסיר אותה או לאמץ אותה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 19:20.